הנושא הוא ארוך זו גם הצעת חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה), הצעה ממשלתית, וגם הצעתם של חברי הכנסת אוסאמה סעדי צריך להקריא את הכל או שאתה פוטר אותי מזה, אדוני היועץ המשפטי? אנחנו אחרי זה נתייחס אליהם, כשנצביע. נתייחס. - - של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת סונדוס סאלח. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מגבלות רישיון נהיגה), של חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן אני לא קובע את הסדר,

חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת יבגני סובה, חבר הכנסת אלי אבידר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין, חבר הכנסת אלכס קושניר. וכן, הצעת חוק ההוצאה לפועל של חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, חבר הכנסת איימן

חבר הכנסת יוסף ג'בארין והצעת חוק של חברת הכנסת שרן מרים השכל, והצעת חוק אחרונה חביבה של חבר הכנסת שלמה קרעי, ולידו העוזר לו לתומכו, חבר הכנסת יעקב אשר. שאלה ראשונה לשיקול דעת האם אנחנו רוצים למזג את ההצעות ביחד עם ההצעה הממשלתית?

אולי היועץ המשפטי יסביר אבל מי כמוך יודע, אוסאמה, וגם אחרים, שברגע שזה ממוזג אז זו הצעה משותפת של הממשלה ושל הח"כים המגישים. וזה על בסיס הנוסח הממשלתי, זה מה שקובע התקנון. אז אני רוצה להעיר עוד משהו, ואחר-כך אני רוצה לשמוע את דעתכם כי אתם מובילים מבחינתי. אני חשבתי קצת לפעמים אני מכין קצת ישיבות, הכנה, אתה יודע. בישיבות שאני נותן לאוסאמה לנהל, כמו אתמול, אני לא צריך להכין אבל אני עוקב אחריך, תהיה רגוע. אני יודע. אז אני שההצעות שלכם באו בלי קשר לקורונה. זאת אומרת, אלה הצעות שבאות ממקום אחר. ההצעה הממשלתית הולכת כרגע על הקורונה וזו הסכמה שלכם שכרגע לא מקדמים את זה מעבר לזה. אבל מה? יכול להיות שאולי שווה כן להשאיר ולא למזג את כולן כדי שאם נרצה, נדון בנושא ולפי ההסכמות נרוץ עם זה הלאה אבל יכול להיות שנרצה אחר-כך לקיים דיון או להביא שוב לאישור הוועדה את הצעות החוק לתקופה כוללת, שאולי תהיה אחרת מהקורונה, פחות או יותר לכן חשבתי שאולי נשמור את האפשרות להמשיך את זה הלאה או שתוגש אחר-כך בקשה כזאת, ואז נראה מי יהיה הראשון ויוכל לשפר עמדות. לכן, זה לשיקול דעתכם. עכשיו אני אשמע אתכם ותחליטו כי אם זה למזג עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה,

זה צריך את אישור ועדת הכנסת, לא?

לכן כדאי לעשות את זה עכשיו, אם רוצים. ראשית, אני חושב שהרעיון שלך הוא רעיון טוב אבל מכיוון שההצעה שלי היא זו שאושרה בוועדת שרים, אז צריך לראות אני אגיד לך למה אני אומר את זה: כי מה שהזכיר ניסנקורן שהוא הולך להחריג בהצעה הממשלתית, חיים בהוצאה לפועל מסוימים, מזונות, חידוש רישיון וכולי, אני חושב שברגע שאנחנו אומרים שההצעה הזאת היא הוראת שעה לתקופה של הקורונה, שהסיבות הן בריאותיות ושאי אפשר לומר לאנשים לנסוע בתחבורה ציבורית, בלי קשר לזה - - זה לגופו של עניין. תכף ניכנס לדברים האלה. השאלה המקדמית עכשיו היא - - אז אני אומר שאפשר למזג אם יש כאן הסכמה בסיסית שמכיוון שזו הוראת שעה, לא מחריגים אוכלוסיות בהצעות החוק. אתה רוצה לקבוע את התוצאה ואת השופט והכל לפני הדיון. זה לא ילך, אנחנו ניסינו את זה. אנחנו ניסינו את זה שנים ולא הלך לנו. אנחנו פותחים דיון, אנחנו באים בנפש חפצה. יש חילוקי דעות, אנחנו יודעים שיש חילוקי דעות ויהיו גם חילוקי דעות אבל זאת חוכמת השולחן, נעשה עבודה משותפת ביחד ונראה לאן נגיע. לכן, אני שואל - - אני חושב שהדרך הראויה היא כבוד היושב-ראש, תראה, אנחנו יודעים את העמדה ההיסטורית והמסורתית גם של רשות האכיפה היום. תומר, קצת איזי... יגיע התור שלי, אולי תסכים. - - אני יודע מה העמדה שלכם, ולכן הייתי הולך, כבוד היושב-ראש אני חושב שמין הראוי למזג את כל ההצעות האלה לתוך הצעת החוק הממשלתית. אנחנו נלך על הצעת חוק ממשלתית שזה לחצי שנה. יש לנו עוד שלושה נושאים שתכף נדבר עליהם, שאנחנו רוצים להכניס בכל זאת תיקונים בהצעת החוק הממשלתית, אחד מהם זה הנושא של חייבי מזונות. נקודה שנייה אנחנו רוצים לתת אפשרות בהצעת החוק שתהיה אורכה נוספת של שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, אם מצב הקורונה יימשך, ואת אלה נכניס להצעת החוק הממשלתית. יש עוד נושא שקשור למשרד התחבורה שנמצאים כאן זה החידוש. זה החלק הטכני. זה טכני. אלה שלושת הנושאים שאנחנו צריכים לדון ולהכריע אבל כדי שנכנס את ועדת הכנסת ונסיים עם זה מהר, אני מסכים למזג את ההצעה שלי. אם רוצים אחרי זה להציע הצעת חוק - - זה לא בקשה של הממשלה למזג את זה. לא, זה ברור. אני אומר שמכיוון שהמיזוג הזה מסיר מאתנו את היכולת לעשות אם לא יגיעו להסכמות כאן לגבי מזונות, לגבי מה שדיברנו, שגם כאלה שהרישיון שלהם לא בתוקף, לגבי זה שנותנים לשר המשפטים הארכה אם לא נגיע להסכמות כאן, אוסאמה, אז צריך להגיש הצעת חוק מחדש, לעבור את כל התהליך מחדש. זאת המשמעות. אבל אישרו לך בוועדת שרים כפוף להצעת החוק הממשלתית אז אתה לא יכול להתקדם בלי הצעת החוק הממשלתית.

אבל ההצעה עברה בטרומית ואפשר להחזיר לוועדת שרים ולבקש שוב. הכל בסדר. בסדר, מי שלא ירצה לא ירצה. חברים, תשובה כן או לא? שלמה, הוא הסכים למיזוג. אני מסכים ואני מניח שאוסאמה ימשיך לתת יד בעניין הזה ונצליח... יש לנו עוד דרך לצעוד.

אני גם בעד מיזוג. אני אגיד שיש לנו את האפשרות ואני מאמין שלקראת בחירות יש סיכוי טוב יותר להצעה כוללת יותר אז נמזג ואחר-כך, אם צריך, נבוא למשהו אחר. רק תגיד לי מתי הבחירות... חמד, בבקשה. את הצעת החוק הגשתי בכנסת ה-19, זה היה לפני הרבה שנים והיא לא הייתה קשורה בקורונה ולא בשום דבר - - אבל אז לא הסכימו. חמד, אנחנו יודעים.

ניסיתי לקדם אותם הרבה זמן ולא הצלחתי גם כשהייתי בקואליציה. אני חושב שאנחנו נלך למיזוג - - כל מה שהשתנה זה יו"ר הוועדה. בצניעות אני אומר. - - נלך למיזוג עכשיו וננסה בתוך המיזוג לתת את האפשרות להארכה מעבר לשישה חודשים בתקנות. כן, אבל תבינו שהמסגרת היא קורונה. כרגע המסגרת היא קורונה.

כל אחד והעמדה שלו. כשאני הגשתי את זה, אני פגשתי אנשים שבאמת, הרישיון זה העבודה שלהם, ומרגע שפסלו להם את הרישיון הם הפכו מובטלים. אבל כשמגישים בקשה לרשם בעקבות זה שזה העבודה שלהם, רשם מוסמך לתת להם - - לא ראיתי רשם אחד שהחזיר רישיון למרות שהרבה הגישו את זה. לכן, בואו נמזג את זה. זה לא רק העבודה, זה רגליים כדי ללכת לעבודה בפריפריה,

מי שגר בפריפריה לא יכול להגיע - - אפילו לנכים לא החזירו את הרישיון. אני מכיר כאלה אבל אני מסכים למזג. אדוני היושב-ראש, יש הסכמה למזג.

אם יורשה לי רק - - יורשה לך למרות שאתה לא מהמציעים. עדין, אני רק מבקש לומר כאן איפכא מסתברא - - אבל רגע, אל תיכנס לגוף העניין כי ניתן לאנשים להציג. מאה אחוז. אז אם כך, אני מעלה להצבעה את כל ההצעות שנמצאות על סדר היום, כולל הצעתה של חברת הכנסת שרן השכל, שאינה נמצאת כאן אבל מנהל הוועדה החרוץ שלנו כבר קיבל ממנה את הסכמתה למזג. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד מיזוג יחד עם ההצעה הממשלתית? הצבעה בעד, הרוב נגד,

ההצעה ההצעות מוזגו ויועברו לאישור ועדת הכנסת בהקדם האפשרי. עכשיו נתחיל את הדיון עצמו וניתן לחברי הכנסת להציג קודם או שהצעת החוק הממשלתית היא המובילה כרגע? איך נהוג? כן, משרד המשפטים. משרד המשפטים, בבקשה. אני ממשרד המשפטים. ההצעה שמונחת על השולחן זו הצעה ממשלתית, שנועדה לקבוע הוראת שעה לתקופה של חצי שנה, להקפאה של הגבלות על רישיונות הנהיגה. היא קודמה בגלל שני צרכים שהתעוררו בתקופת הקורונה צורך אחד הוא הצורך לצמצם את ההדבקות בתחבורה הציבורית ולשמור יותר על הריחוק החברתי. הרעיון הוא שככל שיהיו לאנשים יותר רישיונות נהיגה אז יהיה פחות צורך בשימוש בתחבורה ציבורית. זה גם מסייע לאוכלוסיות שנמצאות בסיכון ולא יכולות לנסוע כרגע בתחבורה הציבורית בגלל חשש להדבקה. זה צורך אחד שהיא נועדה לתת לו מענה. הצורך השני הוא באמת הצורך התעסוקתי. היום אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים, לצערנו, נמצאים במצב שהם ללא עבודה, ללא תעסוקה, ונדרשים לחפש תעסוקה חדשה או לשנות את מקום העבודה שלהם. אנחנו לא רוצים שההגבלה לרישיון הנהיגה תהווה חסם למציאת תעסוקה שזה כבר דבר מאוד לא פשוט בתקופה הזאת ולכן, מוצע להקפיא את ההגבלות של רישיונות הנהיגה לתקופה של חצי שנה, כדי לאפשר לאנשים למצוא יותר בקלות תעסוקה. אלה שני הצרכים העיקריים וההצעה באמת נועדה לתת מענה לתקופת הקורונה, ואני מחדדת את זה על רקע ההצעות הפרטיות שעוסקות ברצון לבטל את ההגבלה בצורה הרבה יותר רחבה. אנחנו מתמקדים כרגע בתקופת הקורונה. ההצעה עוסקת בכל אחת מהאפשרויות היום אפשר להטיל את ההגבלה מלקבל רישיון נהיגה או מלהחזיק רישיון נהיגה או מלחדש אותו. אנחנו התייחסנו לכל אחת מהאפשרויות ומה נדרש ביחס לכל אחת מהן כדי להסיר את ההגבלה הזאת. אני חושבת שאפשר להתחיל לעבור על הסעיפים, וביחס לכל סעיף לקיים את הדיון, אם תרצו. לא, אנחנו ניתן לחברי הכנסת, אם אתם רוצים או שאתם רוצים ישר להיכנס לדיון? אני רק אחדד תומר, בבקשה. לא, אני מציע אוסאמה, אל תתרגל לנהל לי את הוועדה. תאמין לי, תומר יקבל את הרשות לדבר והוא יגיד את שלו ונשמע אותו בקשב רב. אז רק שאלה, אני רוצה לדעת, להשכלה שלי: ממתי יש את הכלי הזה, ומה שאר הכלים? אנחנו מכירים עיקול, עיקול בנק, עיקול חשבון תעשו לי סדר. אני אענה לך על השאלה השנייה וענת תענה לך על השאלה הראשונה: הכלים שיש בידי ההוצאה לפועל או למרכז לגביית קנסות מחולקים לשתי קבוצות או בלשונו של בית המשפט העליון צעדים שנועדו לרדת לכספו של החייב, וצעדים שנועדו לרדת לחייו של החייב.

עיקול בנק או עיקול משכורת נועדו פשוט לקחת כסף. הבן אדם חייב כסף, יש לו כסף בבנק, אנחנו לוקחים את הכסף מהחייב ומעבירים אותו לזוכה. זאת קבוצה אחת של צעדים והגבלת רישיון נהיגה לא שייכת לקבוצה הזאת. הגבלת רישיון נהיגה, כפי שאפרט אחד-כך ברשותכם בייתר הרחבה היא בכלל לא נועדה לקחת לו כסף, היא לא נועדה בו בכלל - - סליחה,

עוד פעם. אני אומר שיש שתי קבוצות של צעדים צעדים נגד כספו של החייב, כמו שהזכרת עיקול בנק, עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת זה פשוט נועד לקחת כסף מהחייב ולהעביר אותו לזוכה שמגיע לו הכסף הזה. הגבלת רישיון נהיגה שייכת לקבוצת אמצעים אחרת - - עיקול בנק זה לא תמיד לקחת רק את הכסף. אתה לוקח את מה שיש לך לקחת אבל זה גם אמצעי - - זה השפעה נלווית. מה שיש לו או מה שיהיה לו בשלושה חודשים הבנק - - הוא מכוון בשביל לקבל את הכסף.

הגבלת רישיון נהיגה לא נועדה לזה. הגבלת רישיון נהיגה שייכת לקבוצה של הגבלות שמוטלת על חייבים משתמטים, ואני אגיד את זה אחר-כך ביתר הרחבה, כשאדוני היושב-ראש ירשה לי, והיא נועדה למטרה אחת בלבד: לגרום לו להפסיק להתחמק מהחוב ולשלם כמה שהוא יכול, לא את כל החוב אלא כמה שהוא יכול. לקבוצה הזאת של ההגבלות שייכות סדרה של הגבלות, שזה הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת יציאה מין הארץ, הגבלה מלהחזיק דרכון, הגבלה מלהקים תאגיד, הגבלה מלמשוך צ'קים והגבלה מלהחזיק כרטיסי אשראי. כל ההגבלות האלה מבוטלות לא כשהוא גומר לשלם את החוק, להבדיל מעיקול עיקול נשאר עד שהוא גומר לשלם. ההגבלות האלה לא מוטלות בכלל והן מבוטלות מיד כשהוא מתחיל לשתף אתנו פעולה.

החוק הזה בעיניי הוא חוק שפוגע בחייבים פגיעה קשה - - רגע, תכף תגיד. אני רוצה להבהיר: אני פגשתי הרבה חייבים. מה שאתה טוען כאן זה שמתחיל הסדר וזה לא נכון.

ברגע שהוא יסיים את החוב, בנושא של רישיון נהיגה - - תשאל את חבר הכנסת ארבל, שעבד אצלנו בהוצאה לפועל זה לא נכון. אני אומר לך, אני פגשתי הרבה שעשו הסדר, עשו הכל, ואתם אומרים להם באופן ברור: עד - - - - - - רגע, אני ביקשתי רקע, לא ביקשתי ויכוח. הוויכוח יגיע אבל אני ביקשתי רקע ושאלתי שתי שאלות - - זה קיים מ-2009. ב-2009, כאשר ביטלו את המאסרים. אני זוכר את עצמי כעורך דין צעיר - - - - - זה במסגרת תיקון רחב מאוד שנערך פה בוועדה, תיקון 29, שעשה מהפכה מאוד גדולה בכל חוק ההוצאה לפועל, שבתיקון הזה הוועדה החליטה לעשות עסקה שבה מצד אחד מבטלים את מה שהיה אז כלי מאוד מרכזי, של מאסר חייבים וכנגדו, במקומו, נתנו למערכת ההוצאה לפועל סט שלם של כלים, שזה מה שתומר עכשיו הזכיר. תודה. קיבלתי תשובה.

שתי מילים על ההצעה ומי שרוצה אחריו יכול לדבר. אני רוצה לחדד וגם לענות לתומר: אין ספק, וכולנו תמימי דעים, שצריך לאזן בין כל האינטרסים וגם האינטרס של הזוכים לקבל את כספם. מצד שני, יש את האזרח, ואני מדבר לא על אזרח משתמט ולא על אזרח נוכל ולא על אזרח שמנסה לרמות, ויש כאלה. יש תופעה כזאת, אנחנו יודעים. אנחנו מנסים להגן על אזרחים תמימים שנקלעו לחובות ומנסים לפתוח דף חדש ולכן, את כל החוק הגדול שעשינו וכל המהפכה שעשינו בתחום חדלות פירעון ופשיטת רגל ושיקום כלכלי, שם גם נתנו את ההזדמנות לאנשים שבאמת הגיעו למצב של פשיטת רגל, לפתוח דף חדש ולהשתקם. מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, בהצעת החוק הזאת ובאמת יש הרבה אזרחים ועובדה, תכף נשמע את המספרים יש כאלה שיגידו עשרות אלפים, יש כאלה שיגידו 200,00. אני לא יודע, יש עשרות אלפים שתקועים עדין מבחינת רישיון הנהיגה שנים רבות, והמצב בפועל, שאולי חלק מהאנשים נוהגים בלי רישיון, בלי ביטוח, ואם חס וחלילה קורית תאונה הציבור משלם כי קרנית צריכה לשלם ואז הנטל הזה מתחלק על כל האזרחים. אני מבין מה שאמרת, תומר, שהחוק נותן היום כלים לבטל את ההגבלות האלה, ואנחנו רוצים לעשות את זה. אתה זוכר שאז עשינו את חוק מבצע קנסות תשלום של הנחה של 40%, ו-110,000 - - 40 מיליון שקל. - - ו-110,000 אזרחים השתמשו וניצלו את המבצע הזה שהכניס לקופת המדינה - - לא לקופת המדינה, לקופת הזוכים. לא, זה היה במרכז לגביית קנסות. זה מרכז קנסות. זה קנסות משטרה וקנסות למדינה.

ואז גם משרד התחבורה נרתם לעניין הזה, ואז גם האנשים שהיו להם עיקולים של 10 שנים, שבע שנים, חמש שנים,

וישר החזיר להם את הרישיונות. אני יודע גם על החוק, ואת זה אני אומר

ובאמת יש לנו פסיפס של קואליציה-אופוזיציה, מגזרים וכולי, וכולם מתכוונים לאותו דבר אז שכל אחד שיוסיף משהו שלא נאמר כדי לא לחזור על הדברים.

בעיקר לאנשים מהפריפריה,

תחבורה ציבורית היא לא אפקטיבית בכלל, זה למעשה כמו לקשור לו את שתי הרגליים ולהגיד לו: אתה לא יכול לנסוע לעבודה עד שתשלם את החוב. אבל אני רוצה לנסוע לעבודה כדי לשלם את החוב לא,

אני חושב שהרבה מאוד אנשים,

נקלעו למצב שעל הנייר יכול להיות שהחוק ברור לך,

אבל לאזרח הפשוט הוא לא

לקבל שירותי בריאות,

לנהוג לעבודה, להסיע עובדים זה דבר מאוד בסיסי ואלמנטרי ולכן, אני חושב שהגיע הזמן. אני מאמין שאחרי תקופת השישה חודשים אנחנו נצטרך להמשיך ולבטל את הדבר הזה

לכן, הצעת החוק שלנו דיברה על זה שיש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות כמו להגביל אותם לצאת לחו"ל, להגביל אותם בלהוציא פנקסי צ'קים ובכל מיני הגבלות. דווקא רישיון נהיגה, שלחלק מהאנשים זה מהווה פרנסה ולחלק מהאנשים זה הרגליים שלהם, כמו שאמר חבר הכנסת קרעי,

90% מהמפגשים שלנו הם בכלל וירטואליים היום. ברגע שיצרת אתנו קשר, רשם שהוא שופט בלתי תלוי, שאני לא יכול להגיד לו מה לעשות, ששומע את שני הצדדים, מחליט כמה אתה יכול לשלם ולא כמה אתה צריך לשלם. היו חייבים שקיבלו לשלם 100 שקל לחודש על חובות של 30,000 שקל ו-40,000 שקל ו-400,000 שקל. אם אתה משלם את זה, לא מוטלות עליך הגבלות. הן לא מוטלות עליך מלכתחילה, לא רק שהן מבוטלות. בתנאי שיש לך כסף לעורך-דין.

אם אתה משלם כמה שאתה יכול לשלם. כמה שרשם בלתי תלוי קבע, לא כמה שהבנק קבע שאתה יכול, לא כמה שכביש 6 קבע.

אם אתה מדבר על כביש 6, יש הצעת חוק שאנחנו מאוד תומכים בה להפחית את הריבית, והלוואי שהיא תעבור. המתח הזה, החוק הזה נתפס וגם לשכת עורכי הדין כתבה שהוא מזיז את נקודת האיזון בין הזוכים לחייבים וזו טעות, החוק הזה פוגע בחייבים.

הם באו לברך ויצאו מקללים, ולמה? כי מה יקרה?

אם החייב מגיע, אם החייב לא משתמט ומגיע אלינו, הוא יכול כבר היום לקבל את הריבית ב- 20% פחות, חוק חייב משלם. כשחוק הקורונה יעבור, בתנאים המסוימים, הוא יקבל 50% פחות. אז מה החוק הזה משדר לו? ועזוב, זה לא משנה מה שחבר הכנסת אוסאמה סעדי אמר. מה שהחוק משדר ב"וורדינג" שלו ומה שחברי הכנסת ידברו על הדוכן כשהוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית הוא אומר לו: אתה לא חייב לבוא, אף אחד לא יציק לך ולא יטילו עליך הגבלת רישיון.

הרי בסוף נגיע אליו, אנחנו מגיעים לכולם, לתיקים משנת 84 אנחנו מגיעים אבל אז הריבית תהיה כבר הרבה יותר גבוהה. אז במקום לעודד אותו תבוא עכשיו, נעשה לך הסדר, תשלם כמה שאתה יכול ולא כמה שהבנק רוצה אלא כמה שאתה יכול, שקל אחד אתה לא יכול ונעמוד בחוץ ונחזיר לו את הערבות בערב ואז הריבית שלו תרד במקום זה, אנחנו משדרים לו מסר: אל תבוא, הכל יהיה בסדר, ידאגו לך - - - לא זה המסר, תומר - - - זה בדיוק המסר, כי זה המסר שגורם להם לבוא לשלם. המסר הוא צא לעבוד, אתה יכול עכשיו לנהוג לעבודה. אם זה לא מתאים לך. החוק הזה, מה שהוא יעשה, הוא יגדיל את הריבית ויגרום נזק לחייבים. לכן, אני מחויב לעמדת הממשלה.

החליטה לתמוך בחוק, אני לא יכול להצביע נגד אבל אני רוצה שאתם תדעו בטח כשיש לכם - - אתה לא יכול להצביע בכלל. אני לא יכול להצביע בכלל, לצערי, אבל אני אומר שגם אם היום תצביעו על החוק ויש לכם בראש את החלומות תדעו לכם שזה לא שאתם משרתים את החייבים אלא אתם פוגעים. לזוכים זו תכנית חיסכון מצוינת, הריבית בהוצאה לפועל היא 7.5% לשנה וזה הכי טוב לזוכה. הבנק ידאג שבסוף הוא יקבל את הכסף שלו.

לי, זוכים מרוויחים. אנחנו עשינו חוק בכנסת לפני שנה, שמחייב אותם לפתוח את התיק אחרי לא יותר משנה.

כי הזוכה זה מצוין לו. יש לו החוב, הוא יודע איפה החייב גר והוא אומר: אני אחכה, כל שנה זה 7.5%. מי נותן לו בבנק היום 7.5%? אנחנו צריכים בדיוק הפוך לגרום להם לבוא ללשכות, לבוא ולהתחיל לשלם - - - - - - אתה מתייחס לאותם אנשים שבאמת משתמטים אני אתך. אני מדבר על אנשים אחרים - - החוק הזה מדבר רק על - - - - - ולא על אנשים שבאמת יש להם את האפשרות לשלם, באמת יש להם את האפשרות להעביר לך את הכסף, הם באמת משתמטים ולא רוצים לשלם כסף, באמת הם בורחים. מי שיש לו - - - אני מדבר על המסכן הזה שאין לו יכולת ואין לו את האפשרות - - - הוא לא צריך, הוא צריך לבוא לרשם. - - - אני אומר לך אתה חושב שכל האנשים יודעים להיכנס לאינטרנט? אתה חושב שכל האנשים יכולים להגיע אליך? אני מדבר על האנשים המסכנים. אני מייצג כאן את המסכנים, אני לא מייצג את הרמאים. אנחנו לא רוצים - - - אבל אתה פוגע בהם. חבר הכנסת חמד עמאר, אתה מביא הצעת חוק שפוגעת בהם. תומר, כבר כמה כנסות, עשרות חברי כנסת מגישים את זה כנסת אחרי כנסת, והצדק נמצא רק אצלכם? יש פה נציגי ציבור שאומרים לך: אנחנו מכירים את האנשים שלנו בשטח. דיברתי עם חברי כנסת אחרי הדיון בקריאה הראשונה, חברי כנסת שעוסקים הרבה בהוצאה לפועל, והם לא ידעו שההצעה הזאת מוטלת רק על משתמטים. אני לא רוצה לשפוט חבר כנסת, מה גורם לו לחתום על הצעת חוק אבל - - מה שגורם לנו לחתום על הצעת חוק זה פניות ציבור. זה הציבור שפונה אלינו וזה לא אנשים שמשתמטים, זה אנשים שאין להם. דווקא ההיכרות שלי עם הוצאה לפועל גרמה לזה שלמרות שפנית אלי וגם אוסאמה, אמרתי לכם שעל הצעת החוק הזאת אני לא חותם כי אני אומר לך באמת זאת הצעת חוק שפוגעת בחייבים. אפשר להטיל סנקציות אחרות על חייבים. יש הרבה דרכים להטיל סנקציות על חייבים אבל לא למנוע מהם ללכת לעבודה. ממש לא. אני מכיר אחרת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משהו על פניות רבות, אני רוצה לענות על העניין של פניות - - - חברים לתת לו לסיים. שלמה,

שלמה, משה, רגע. בסוף יהיו הרבה נאומים, הרבה כותרות ולא יהיה חוק. אנחנו רוצים חוק. תומר, הכותרת שלנו היא: אנחנו נאפשר לכם ללכת לעבודה ולהחזיר את החוק שלכם.

אבל זה קיים כבר היום. כבר היום, אם הוא רוצה לעבוד - - זה מי שיכול לקחת עורך-דין - - - זה לא קיים למסכן הזה שלא יכול להגיע. אני מייצג את המסכנים ולא את הרמאים. קודם כל, לא צריך להגיע כי 90% מהמפגשים שלנו הם וירטואליים. לא צריך עורך-דין כי המדינה מעמידה סיוע משפטי, וחלק עצום מהחייבים שלנו שמיוצגים, מיוצגים על-ידי עורכי דין מהסיוע המשפטי אבל גם מי שלא מיוצג על-ידי הסיוע המשפטי, הרשמים שלנו הם אביהם של יתומים והם יודעים טוב מאוד חבר הכנסת ארבל היה בחדרים של הרשמים ויודע כמה הרשם לא מפחד מעורכי הדין של הזוכים שעומדים מולו. המסר שחבר הכנסת קרעי מציע זה בדיוק מה שאנחנו אומרים קיבלת את ההתראה 30 יום מראש, תבוא לרשם, תגיד לו: אני צריך את האוטו לעבודה וזה מה שאני יכול לשלם. אני מציע - - משפט אחרון - - לא, לא. אתה תגיד לשופט: תן לי שלושה חודשים - - - אני מכיר את זה.

משפט אחרון בעניין הזה של חייבים רבים שפונים בהוצאה לפועל נפתחים 300,000 תיקים בשנה. וכמו שאמרנו, יש 53,000 פניות בשנה. יש איזו שהיא הטיה כשחבר כנסת אומר: קיבלתי המון קריאות אם הוא קיבל 200 פניות והוא חושב שזה המון. 200 פניות מתוך 53,000 זה אפילו לא אחוז, אתה יודע את זה. רוב החייבים מסתדרים עם זה. יש תמיד בשוליים, ובשביל שוליים לא עושים חוק. 158,000 לא מסתדרים. יש הרבה שלא פונים בכלל. יש הרבה שלא יודעים מה לעשות. אז שידברו איתי. אני אתן לך את הטלפון האישי שלי, שידברו איתי. כל יום כותבים לי אנשים. אתמול פנה אלי בשמונה בערב, נתתי את הביס הראשון של ארוחת ערב, נכנסו שני חייבים הביתה וביקשו עזרה. נתתי להם ייעוץ, הסברתי להם מה הם צריכים לעשות. אנחנו הגוף הכי שקוף והכי פתוח אבל מה שאתם עושים בהצעת החוק הזאת אתם פוגעים בהם כי הריבית תמשיך לרוץ, ומבחינת הזוכים זה "בוננזה". מבחינת הזוכה, זה הכי טוב לו. אתה יודע מה? הצעת החוק הממשלתית באה לתת לשישה חודשים. בוא ננסה לשישה חודשים. בוא נעבוד על הסברה, אתה גם תפנה לאנשים ותגיד להם: יש לכם שישה חודשים - - - חמד, דקה. חברים, אני מבקש שתשאירו את הדיון העקרוני, אם וכאשר יהיה דיון על החוק כשהוא יהיה. אנחנו שמענו אתכם וגם את תומר, והוא אמר ביושר: אני מחויב להחלטות ממשלה ואני הולך עם הדבר הזה, וזה בסדר. הוא גם אמר את דעתו, ואני יכול להציע דבר נוסף, שיכול להיות שאחרי שנסיים את החוק, ננסה לקחת את הלימון ולעשות ממנו לימונדה. יכול להיות שכשתהיה החלטה ואותם אנשים יוכלו לקבל את הרישיון לתקופה מסוימת, אפשר יהיה לצרף לזה נייר או משהו כזה או אחר שיסביר לו שבעוד חצי שנה או כשזה יפוג, אז חזרת לאותו מקום.

צריך אולי לעשות מבצע לאנשים האלה או משהו כזה או אחר אבל זו חשיבה מחוץ לקופסה וכרגע לא קשור - - אנחנו עושים היום המון פעולות של גביה רכה. עשינו על זה גם מחקר עם פרופסורים מ"הרווארד", שהרבה יותר מצעדים דרמטיים, משפיע SMS לחייבים ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו שולחים שני מיליון SMS בשנה לחייבים. שני מיליון שלחנו ב-2019 כדי לעודד אותם. אני מסכים אתך. אני רק אוסיף שתי נקודות על מה שתומר אמר: שוב, אמרתי את זה קודם, שחשוב לזכור שבסוף הכלי הזה, כמו ייתר הכלים שנעשו בסעיף 29, הם היו עסקת חבילה שהוועדה עשתה פה, בכנסת ה-17 כמדומני, עשתה פה את העסקה הזאת שאמרו: אנחנו מבטלים כלי שהיה מאוד דרקוני ומאוד לא מידתי של מאסר, ואנחנו מעמידים סט של כלים. בהקשר למה שאמר חבר הכנסת קרעי סט הכלים של ההוצאה לפועל הוא בלתי מוגבל.

המחוקק הגדיר אותם ככלים מסוימים שהם יכולים לעשות. הם לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. נקודה שנייה לאורך השנים, כשהוועדה עקבה אחרי היישום של הכלים האלה, כמו שאני זוכר, הנתונים הראו שהגבייה עלתה. זאת אומרת, שהכלים האלה היו גם יותר מידתיים וגם יותר אפקטיביים מאשר המאסר.

צריך גם לזכור את זה שבסוף, הכלי הזה שהכנסת עצמה קבעה - - - אני רוצה להאיר עוד זווית

אני לא יודע אם אתה יודע אבל אני חי בתוך עמי, מה שנקרא. יגיד מישהו לפני הרשם, הוא צריך להביא את כל המסמכים, אז יש בעיה בכל החברה הערבית בישראל של רישום קרקעות. אז הוא ימצא שרשום עליו איזה 300 מטר אדמה שהם בכלל לא שלו אבל במסמכים הרשמיים הם שלו אז הוא צריך למכור את הנכס שלא שלו כדי שיוכל - - הוא לא צריך למכור. יתבצע טיפול ברישום, זה הכל. טוב, למה אנחנו לא מתחילים לדון בחוק? מי מציג? חבר'ה, אני רק השליח. אתם רוצים לגמור את זה?

אדוני היושב-ראש, אתה שמת חותמת. אני לא יכול לשים את החותמת על נאומים, אני צריך את זה על סעיפים. בבקשה. רק שני משפטים מבחינת הכיסוי הביטוחי, חוק הפלת"ד, סעיף 7, מדבר על זה שההגבלה הזאת לא גורמת לזה שלא יהיה כיסוי ביטוחי, אז רק לתקן את הדברים. מבחינת ההחלטות של הרשמים הרבה מאוד מההחלטות של הרשמים נותנות צווי חיוב בתשלומים מדורגים בדיוק לאותם אנשים שאומרים: אני כרגע לא עובד אבל אני תכף אתחיל לעבוד. בדיוק להביא אותם למצב שאפשר יהיה לבטל להם את הגבלת רישיון הנהיגה. ובהשלמה למה שאמר חבר הכנסת משה ארבל סעיף 66ד(ג) ממש מדבר על זה שכשחייב מתחיל לשלם לפי צו חיוב בתשלומים, חובה על הרשם להורות על ביטול ההגבלה. זאת אומרת - - אחרי שלושה חודשים.

לא, אני לא מדברת על חייב משלם. אני מדברת על סעיף אחר בתוך פרק ההגבלות, ש"רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים". לא קובע שלושה, לא קובע אחד ולכן, זה בהתאם - - אבל בפרקטיקה - - - גילוי נאות הייתי מתמחה של רשמת הוצאה לפועל ברמלה, שזו לשכה מאוד מאוד קשה, עם האוכלוסיות הקשות ביותר של לוד, שכונת הרכבת ורמלה, ועדין אני אומר לך שבסופו של דבר - - זה יישוב עירוני. 90% מהאוכלוסייה הערבית חיה ביישובים כפריים ויש בעיה של רישומי קרקעות. עדין, בסופו של דבר, החוק הקיים היום מאזן באופן הגיוני,

בין זכויות החייב לזכויות הזוכה, ואני חושב שכשניגע בזה, אנחנו בעיקר נפגע קודם כל בחייבים. אתה צודק. אני מדבר אתך על רוב החייבים המסכנים שאפילו לא מגיעים לרשם - - - פתאום הם מקבלים - - - על אלה אני מדבר. את יכולה להציג לנו את החוק? - - - אני מסכימה, ובאמת אני חושבת שהדיון פה מאוד על עניין של מיצוי זכויות ונגישות, ואתם באמת מעוררים שאלות שנוגעות ליכולת של אוכלוסיות למצות את הכלים שכבר יש. אני חושבת שמה שיש בחוק הוא כן מידתי. נותנים אפשרויות כדי להסיר את זה הכנסנו במיוחד את האפשרות להסיר את זה באופן מנהלי בגלל שעלו טענות שרשמים לא מסירים את ההגבלה הזאת, אז הכנסנו את זה באופן מנהלי כך שאין אפילו שיקול דעת של רשם. אני חושבת שבחוק קיימים הכלים שמאפשרים לחייבים כן להתמודד עם זה. אני חושבת שהשאלה היא אוליב נגישות. אתם מעלים כאן בעיה של נגישות. על כל פנים, אם חייב לא מגיע להוצאה לפועל, שלחו לו מכתב והוא לא בא, אתם לא מטילים עד שאתם לא נפגשים איתו ומבררים? אין שלילת רישיון נהיגה?

אז - - - נותנים לו התראה של 30 יום מראש - - אבל הוא לא מגיע. אז זה בדיוק, הוא משתמט. אז זה מה שאנחנו אומרים לך, שהמשתמטים האלה זה לא כאלה מרוע לב.

המסר החשוב הוא שברגע שהוא בא, הוא מרוויח. הכי גרוע זה להשתמט. זה המסר שאתה צריך להדהד אותו לחייבים. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו עושים את זה גם

יש שם אלימות וכל מה שאנחנו מונעים לומר מהשוק הפלילי והאפור. זה יכול לקדם את הנושא של הגבייה השחורה בישראל,

תנגיש להם את הלשכה,

תגיד להם: תגיעו לשם אבל אל תגיד להם: תקבלו מתנה על זה שיש לכם תיק הוצאה לפועל ועוד תשעה חודשים תתעלמו

עורך-דין ויצמן, דעתך נשמעה, ומותר לך לחשוב כרצונך גם אם חברי הכנסת חולקים על דעתך אבל אני אוסיף רק מילה אחת, שאם בסופו של דבר זה יאושר, אני חושב שעם קמפיין

אמרתי שאנחנו נותנים להם תמיד חודש אז כל מי שהיה חודש לפני החוק פחות או יותר ובמהלך תקופתו. זה בסדר, אוקי. "(2) הגבלה תלויה ועומדת מהחזיק רישיון

לא תחול," זה מה שאמר

רק אחרי שהוא נהיה נהג, אנחנו מקבלים את ההגבלה.

ההגבלה הזאת למעשה מתייתרת כי היא לא באה לידי ביטוי במחשבים שלנו היא מתייתרת לעניין החיוב המבחני. אז אין פתרון כי אין בעיה. אנחנו לא יודעים שההוצאה לפועל הטילו את ההגבלה. זה הפטנט הכי טוב שקיים.

בדברי

אנחנו לא מתווכחים על זה, רוצים להתקדם. אז יאללה. להוריד את סעיף (3).

כשעושים את ההגבלה פעם אחת, לא מלאי. אם היא לא נקלטה היא לא נקלטה. מה עם הבקשה שלנו,

אני ניסיתי בפגישות מקדמיות שעשיתי גם עם משרד התחבורה וגם עם השרה השרה ואפי היו מוכנים והם עדין מוכנים לעניין הזה של שלוש שנים וחמש שנים תיאוריה וטסט. אנחנו עברנו את זה, לא צריך.

54,000, 55,000. היום בסך הכל שיש עליהם הגבלות סליחה, אני יצאתי לוועדת אתיקה. 50 ומשהו אלף? לא, 200,000 יש עליהם הגבלה. אז מה זה 50? 50 זה חידוש רישיון. לא, הוא אמר 13,000. גם אלעזר שואל.

אני אענה לך למה: מכיוון שהמספרים שלי ושל תומר שונים, מוטב ששנינו נחזור הביתה. המספר שתומר אמר הוא 118 ואחרי זה 180 - - לא, נכון,

אז כשיש למשרתי ציבור פערים, מוטב שיבדקו את עצמם עוד פעם ונעביר דיווח מחר לוועדה בדיוק על המספרים. מדובר בעשרים או עשרות אלפים ולא בבודדים.

אז תומר, אתם אומרים שאם אנחנו בסעיף קטן (2), אם אנחנו נוסיף "מהחזק" או "מחדש", אנחנו מדברים על 13,000 שישר יקבלו. אני לא יודע. לפי הנתונים שלנו

הוא אמר 13,000. אוקי, אנחנו ממשיכים בקריאה. סעיף 3. רגע, יש סעיף קטן (ב) בנוסח המעודכן?

בתום תקופת תוקפו של חוק זה, הגבלה תלויה ועומדת תחול מחדש בלא צורך במשלוח התראה לפי סעיף 66ג," זה מובן. זה לחסוך שני מיליון שקל. אני עכשיו מנהל ועדה, לא יוזם.

הוראות חוק זה לא יחולו על הגבלה שתוטל לפי סעיף 66א(6) לחוק או על הגבלה תלויה ועומדת בתיק הוצאה לפועל שנפתח בשל בקשה לביצוע פסק דין למזונות." אני שמעתי את כבוד שר המשפטים שאמר במליאה שזה תודות לשרה, שהיא עכשיו בבידוד, פנינה תמנו שאטה, שאנחנו מאחלים לה החלמה מהירה, שזה בעקבות הערה שלה. אני שואל: אם אנחנו עושים באמת לחצי שנה, וממילא החייבים האלה במזונות, ממילא האישה שמקבלת מזונות היא בסופו של דבר גם לא יוצאת בלי כלום, היא מקבל את זה גם מביטוח לאומי אבל אז ביטוח לאומי חוזר, אז למה לחצי שנה הזאת את הקבוצה הזאת מחריגים? אין לנו עמדה. אין לכם עמדה? אז אנחנו מציעים לבטל את זה. למשרד המשפטים אין בעיה עם זה כי אותם חייבים - - - נכון, אוקי. זה שלמה קרעי...

סעיף 4. "תוקף4. חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שישה חודשים מיום פרסומו." בסדר.

סמנכ"ל הטכנולוגיות שלנו שלח לי את ההסבר למה יש פערים במספרים בינינו: אנחנו מטילים את ההגבלה. ההגבלה הזאת יכולה להיות מוטלת על מישהו שלא למד נהיגה ולא ילמד נהיגה ולא יהיה רשום אף פעם. אז מבחינתנו נספרת ההגבלה ומבחינת משרד התחבורה היא לא נספרת. לכן נוצר פער. אוקי. אני רוצה להגיד עוד מילה על העניין של לחדש

אם אנחנו עכשיו צריכים לעשות שינויים מחשוביים, כמו שאפי אמר,

בעוד שתי כנסות, אולי אצלנו זה רק בעוד כנסת אחת. כדי שהם יוכלו לטפל בתהליך של חידוש רישיון הנהיגה, הם יצטרכו שאנחנו נשדר להם את הביטול. אנחנו לא ערוכים לזה. כדי לטפל במשלוח ביטול-חידוש כדי שהם יבחנו אם צריך מבחני נהיגה או לא מבחני נהיגה, צריך גם פיתוח מחשובי אצלנו ואנחנו לא ערוכים לזה בלוחות זמנים קצרים. אז מה שאת אומרת זה ש-13,000 לא יקבלו את הרישיון. אני אומרת לכם שזה בלתי אפשרי, זה לא ישים. חברי, חמד עמאר, 13,000 עכשיו יכולים לנהוג כאילו עכשיו הרישיון שלהם חודש לשישה חודשים אבל פיסית, הם לא יקבלו - - לא,

הם לא יכולים לנהוג. לפי החוק הזה? הם לא יכולים לנהוג, אוסאמה.

אין להם רישיון. הם צריכים לחדש את הרישיון, זה מה שהחוק אומר. לא, אז אני רוצה סעיף כאן. אתה לא יכול, זה לא יקרה. אוסאמה, החוק כאן מחריג 13,000 איש שלא ייכנסו לחוק והם לא יכולים לחדש את הרישיון כי מבחינה טכנית הם לא יכולים לעשות את זה. גם הממשלה לא יכולה לעשות את זה בלוחות זמנים של מחר בבוקר. זה מצריך פיתוח של כמה חודשים. שאלה אליך מה שאני אמרתי עכשיו, רישיון זמני אנשים היום, שאבד להם הרישיון פלסטיק, הם הולכים למשרד הרישוי, הם יכולים להוציא רישיון מנייר. אז למה לא נעשה כאן את הרישיון הזה לשישה חודשים? אבל תסתכל מה כתוב על הרישיון, חבר הכנסת עמאר. אין לי את הרישיון הזה - - התאריך האמתי של הפלסטיק כתוב עליו. הזמני זה כי זה נייר ופלסטיק זה הקבוע. זה מושג טכני, תשכחו מהמושג הזה.

זה כמו שיש לו רישיון. - - - אפי, אנחנו עושים עכשיו חוק לחצי שנה. אני אומר - - אני אלך עוד צעד קדימה, בסדר? אני מוכן באופן פרטני, שהם לא יודעים לדווח למחשב? אין בעיה, שכל אדם שמגיע אליהם, שיורידו לו את ההגבלה ויעבירו לי במייל. אני אעבוד על זה. ומה אתה תעשה? אני לא יכול לדעת למי הורידו את ההגבלה. בא אלי מחר בן אדם, איך אני נותן לו רישיון? על בסיס מה?

בא אליך בן אדם עם פתק מהרשם שהוא הוריד לו את ההגבלה. אתה נותן לו עכשיו רישיון לכמה זמן? אני לא יכול לתת לו לחצי שנה.

הוא נותן לו ל-10 שנים. - - - יש פה שתי נקודות: יש פה שאלה של טכניקה, של איך אפשר לעשות את זה? אז לזה אפשר למצוא את הפתרון שהחייב יבוא, יקבל מהם אישור ויבוא אליכם. יעבירו קובץ אקסל, מה הבעיה? אז אני אומר שזה עניין של טכניקה אבל

חברי הכנסת באים ואומרים: אנחנו רוצים לאפשר את החילוף הזה, מצד שני, בא אפי ואומר: אין אפשרות לחדש זמנית, ואם אתה מחדש לו את זה, בעצם חידשת לו ל-10 שנים קדימה. מבחינתי אין שום בעיה, אם אחר כך אני שולל לו את הרישיון עוד חצי שנה...

זה לא הסכמות של הממשלה. הממשלה מוכנה רק לחצי שנה להסיר את זה. להסיר לחצי

לא פתרנו להם את הבעיה כי ההגבלה הייתה עליהם כל-כך הרבה זמן, שמשרד הרישוי דורש מהם מבחני נהיגה. - - - למבחני נהיגה נתתי "גרייס", אמרתי חמש וחצי שנים. קרעי, אני מעדכן אותך שהורדנו את סעיף (3) בעניין מזונות. הורדנו? מצוין, יופי. שתנוח דעתך. נשארה לנו רק סוגיה אחת שאנחנו חייבים לפתור ולמצוא לה פתרון זה הקבוצה של אלה שצריך לחדש את הרישיון שלהם, נכון? - - - תכף אני אחזור על זה אבל אני מבקש בסעיף 4 - - אוסאמה, אולי נפצל את סעיף 2(3) - - שנייה,

בסעיף 4 אני מבקש ממשרד המשפטים להוסיף סעיף 5, ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה, יכול להאריך את זה לתקופה נוספת כל עוד תקופת הקורונה קיימת. לתקופות נוספות של חצי שנה.

כמו כל הוראת שעה שעשינו עד יוני אבטלה וחל"ת, עשינו עד יוני 2021 בהנחה שמצב הקורונה יימשך. תומר, שר המשפטים, הוא בעצמו, אם הוא ימצא לנכון שעדין תקופת הקורונה נמשכת - - אפשר לעשות עם אדוני סחר סוסים?

אסכים להצמיד את השלושה חודשים בתנאי שבעמדה של החידוש רישיון אתם מקבלים את העמדה שלנו,

אז אם אתם מקבלים את העמדה שלי פה, אני מסכים שיעשו - - אני מציע, ואנחנו נצביע על זה, שאנחנו נוסיף כאן סעיף ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה - - אנחנו רוצים ששר המשפטים - - - שנייה חמד, זו ההצעה שלי ואנחנו נצביע עליה. בעניין חידוש הרישיון - - רגע, מה ההצעה של הוועדה? ששר המשפטים באישור ועדת חוקה יכול להאריך את זה - - רגע, אני רוצה להציע טוויסט קטן... אתה מחפש הסכמה שלי? אני רוצה להציע טוויסט קטן בהתייעצות עם מנהל ההוצאה לפועל. לא, לא. זה כמו שר האוצר עם החשב הכללי, עזוב אותך. שהוא יתייעץ עם מה שהוא רוצה. אני חוזר בי. אנחנו בצד שלך, מה אתה... חמד חאלס, הוא ירד מזה. אבל אני אומר לשלושה חודשים, לא כל שלושה חודשים. פעם אחת לשלושה חודשים ואם לא - - - ואם הקורונה תמשך חמש שנים?

חדש. עשיתם את החוק הזה תוך שבוע וחצי, העברתם אותו מוועדת שרים. כל עוד משרד הבריאות ושר הבריאות הכריזו שעדין מצב הקורונה - - המגבלות - - - זה לא מופיע. אם אתה רק נותן אפשרות עקרונית, השר גם יכול להאריך את זה עכשיו בלי קשר לקורונה. אין פה תנאי - - לא, אני עכשיו מדבר רק על קורונה. אני עכשיו יו"ר ועדה, מנהל ועדה, שר המשפטים אמר שזה קשור לקורונה אז אני אומר שכל עוד הקורונה נמצאת, שר המשפטים - - אני מציע שאולי נכתוב את זה, שאם הוועדה תקבל את הסעיף הזה, שנכתוב שהוא יוכל להאריך את זה באישור הוועדה לתקופה של שישה חודשים, אם הדבר מוצדק בהתאם לנסיבות הנוגעות להתפרצות נגיף הקורונה. כל עוד שהמצב - - אם כבר, חשוב לקשר את זה בנוסח גם לנסיבות.

אז אני אומר לך - - אדוני היועץ המשפטי, אבל תסתכל על הכותרת של החוק, הוא קשור בנגיף הקורונה. לכן אני אומר - - נכון אבל כותרת של חוק לא משמשת ל - - - זה צריך להיות בתוך הסעיף עצמו, שיהיה ברור שזה - - אלעזר, אני אומר לך, תקשור את זה רק בקורונה. פעם אחת שלושה חודשים, אם יש קורונה והוועדה המליצה, ואתם לא נוגעים בחידוש. שנייה, תכף אני חוזר לחידוש. לא, לא, חייבים למצוא פתרון לחידוש. תומר, אני עכשיו חוזר לסלע המחלוקת שנותרה וזה בעניין החידוש.

נותרו שני סלעי מחלוקת כי קשרתי אותם אחד בשני.

זה לא שיטת הסלמי. אני הסכמתי לשלושה חודשים בלי להחזיר את זה לוועדת שרים אם לא נוגעים בחידוש. הסכמת לחצי שנה. איך ירדת לשלושה חודשים? לא, עכשיו הארכה של עוד שלושה חודשים. של עוד חצי שנה. לא, לא, עוד שלושה חודשים. אמרתי שלושה חודשים אבל זה בתנאי שאין את החידוש. אם אתם לא רוצים להסכים איתי על החידוש, נלך לוועדת שרים. אני שואל אותך ואת אפי ואת משרד המשפטים: אני עכשיו אומר שבתקופה הזאת, הכוונה היא שכל החוק הזה תבוטל ההגבלה, ומי יש עליו הגבלה, ההגבלה הזאת לא תקפה לתקופה הזאת והוא יוכל לנהוג,

זו המטרה שלנו. נכון. אני שואל עכשיו גם לקבוצה הזאת של ה-13,000, לא משנה כמה, שהם עכשיו לא יכולים לחדש את הרישיון שלהם, אני רוצה לתת להם בתקופה הזאת אפשרות שינהגו, נכון? אמרתי לך, בשלב הזה הפתרון הוא שילכו לרשם. אז יש לי הצעה, משה, אני מקבל את העיקרון גם שלך ואני שואל - - יש גם זוכים בצד השני. אם מישהו החזיר לך צ'ק? נכון. לכן אני שואל את היועץ המשפטי של הוועדה - - (היו"ר יעקב אשר,

כבוד היושב-ראש, אנחנו התקדמנו במובן הזה שאנחנו מחקנו את סעיף 3 בהסכמה ואישרנו את סעיף 4. הוספנו גם אפשרות - - סעיף 3?

אישרנו.

ביקשנו להוסיף סעיף 5, ששר המשפטים, באישור

יכול להאריך את התקופה הזאת בכפוף לקורונה, שמצב הקורונה נמשך ולא משום סיבה אחרת,

כי כל החוק הזה הוא הוראת שעה - נגיף

לא למערכת ההוצאה לפועל, לרשם. לרשם, הוא אמר רשם. זה לעמוד בפני שופט, זה להגיש בקשה לשופט. הוא יכול לשלוח לו מכתב. ועד שיקבל תשובה בכתב ייקח כמה חודשים. לא, מה פתאום, שבועיים. הם עובדים מהר. מה התשובה של הרשם - - רגע, תנו לי, זה קשה. הצעת חוק של כמה חברי כנסת זה קשה. לא, זו הצעה ממשלתית. לא היא ממוזגת. אפי ה-13,000 זה מספר בטוח מתוך ה-200,000?

אני שואל אותך: אם אנחנו צריכים בגלל בעיה טכנית, שהמחשב לא יודע לעשות את זה לבד - - לא, לא, זה שתי רמות של - - רגע, אבל אם יש צד שצריך פעולה פיסית, שהוא יבוא, יכול להיות שעדיף אפרופו הלימון והלימונדה יכול להיות שעדיף שיבוא ואז על הדרך... בדיוק. זה בדיוק מה שאני רוצה.

זה רמה אחת. יש רמה אחת שהוא צריך לבוא ולבקש את הצהרת ה... ואז הוא הולך עם זה, עם הפתק, הוא הולך ל...

הוא לא הולך אלי. אנחנו חוזרים לתקופת - - לא לתחבורה. ברגע שהוא מקבל אצלנו ביטול - - - - - - לא, הוא לא יודע לקרוא את זה. אם הרשם מסיר את ההגבלה, הם משדרים אלינו באופן מקוון, ואז אנחנו נחליט. זו הייתה הסוגיה שדנו פה

שהרישיון מחודש אוטומטית ל-10 שנים. אבל אלעזר, זה בסדר - - לא, איזה בסדר? - - אם אדם משנה את דעתו ורוצה לשלם והוא מכין צו לתשלומים

חברי הכנסת לא מדברים על הוצאה צודקת. חברי הכנסת רוצים שזה יהיה כחלק מההקלה שמוצעת פה ולא שאדם יבוא לרשם - - - - - אבל אם הוא ייתן לו רק נייר?

10 שנים הוא - - - ואפי ייתן לו רק נייר, לאותו אחד שמחדש. הוא יכול לתת ניירות אבל הוא אומר שהתוקף יהיה ל-10 שנים אבל הוא ייתן לו נייר, לא כרטיס. מה, נייר יחזיק 10 שנים? תן לו רק נייר. - - - שנייה, דקה.

אפי, שאלה:

תומר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

השאלה היא כזאת: היום יש כאלה שחייבים בקורס נהיגה מונעת, ואז הם מקבלים רישיון

שהוא לא רישיון רגיל,

אני לא יודע איך הוא מגיע. השאלה האם אפשר לשכפל את זה על אותו דבר, אם אותו אדם מגיע עם נייר וזה שמוציא את הרישיון הזמני לדעתי צריך לבוא למשרדי הרישוי,

לא, לא. אנחנו כבר לא רוצים שאף אחד יבוא אלינו, אדוני. הכל מקוון, אין בעיה אבל אני אענה לך על מה ששאלת - - אוקי. האם אפשר לעשות את אותו דבר? שונה הדבר.

מי שאצלי בא בגלל קורס נהיגה מונעת, מה שנקרא בגלל הנקודות, יש לו רישיון. הרישיון שלו קיים אצלו. מה עשיתי?

אני מקפיא לך את הרישיון עד שאתה לא עושה את זה.

אני אומר לו: אני מוריד לך את ההקפאה לחמישה חודשים, מוריד לך אותה לשלושה חודשים. אני יכול לעשות את זה גם כאן, אלא מה? אתה עושה את זה במחשב, נכון? מבחינתו, יש לו את הרישיון, נכון? זה אצלך במחשב. ברגע שאתה מקפיא לו את זה, השוטר ישר רואה - - נכון, מיד. אני והמשטרה, ותודה לאל זה נמשך - - אני לא רוצה משטרה. אז מה הבעיה? לכן יש לי הצעה. תן לו לסיים ואחר-כך תציע. יש פה איזה היפוך עולמות.

יש פה איזה משרד שקוראים לו משרד התחבורה, שכל עיסוקו ותפיסת עולמו היא נושא של הכשרת נהגים, בטיחות בדרכים ו - - - מה לעשות? אתם תורמים למדינה בעוד חלקים. רגע, מה אני רוצה להגיד, אדוני? בא משרד אחר ואמר: רק שנייה, אנחנו רוצים לשימושנו, לטובת החזר חובות למדינת ישראל,

עכשיו בואו נשתמש בזה. מה קורה פה? בגלל שמשרד אחר עשה שימוש במנות, שאנחנו עכשיו נשנה את תפיסת העולם שלנו לגבי מה נכון לבטיחות בדרכים. זה לא עובד בשום מקום בעולם ככה. תפיסת העולם שלנו אומרת ככה: אצלי אדם שיכול לנהוג, יקבל רישיון ל-10 שנים. חבר'ה, זה זכויות האזרח.

פעם שההוצאה לפועל יגידו: הבן אדם לא חייב,

הוא יקבל רישיון ל-10 שנים. אנחנו לא נשנה את עורנו בשביל ההוצאה לפועל.

זה לא בשביל ההוצאה לפועל, זה בשבילנו, אפי. אפי, אז מה אתה מציע? ההזמנה שמשודרת, אדוני, יש לה מספר, זה לא משנה. כשתומר משדר הגבלה, גם אם אני רוצה לעזור לו כי הוא החבר הכי טוב שלי, אני לא יכול להוציא לו רישיון.

משרד הרישוי, לא מסוגל ללחוץ "אנטר" כי תומר שידר הגבלה. מצוין, אבל עכשיו תומר משדר לך שחרור לחצי שנה. הוא יקבל רישיון ל-10 שנים כי זה החוק במדינה. אבל אתה יכול בנייר שאתה נותן לו לכתוב - - - אדוני היושב-ראש, אני רוצה שהוא יקבל ל-10 שנים אבל שזאת תהיה החלטה של רשם. זה הכי נכון. למה לדפוק אותו לחצי שנה? הוא יקבל ל-10 שנים. אבל החלטה של רשם זה לא קשור אלינו, זה גם ככה - - זה לא החוק הזה. לא, החוק הממשלתי לא מדבר על החידוש. יש לך 200,000 חייבים, מתוך ה-200,000 האלה דאגנו בחוק שלכם ל-173, ו-13,000 יישארו ב... יש לי הצעה, אדוני היושב-ראש.

מכיוון שהמטרה היא אמרתי שאנחנו בתקופה הזאת של החצי שנה וגם זה שיש לו רישיון והייתה הגבלה, עכשיו למעשה מה אפי עושה?

הוא אומר שבתקופה הזאת, למרות שיש הגבלה על הרישיון, אני בחצי שנה הזאת, השוטר והמשטרה לא אוכפים את החוק כי חצי שנה יש לו לפי החוק הזה.

אבל אין לו. שנייה, אני מדבר עכשיו על הקבוצה של החידוש רישיון. אנחנו נוסיף פה סעיף שאומר שחצי שנה מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, יראו את הנהגים שהרישיון שלהם לא חודש

יראו אותם שההגבלה הזאת לא תוטל עליהם. ואז, המשטרה לא יכולה וגם הביטוח, אם הוא נוהג ויש לו - - אבל הוא מסביר לך שאם הוא יוריד את ההגבלה וההוא יבוא לחדש, הוא ייקבל ל-10 שנים מתנה. אז שלא יוריד. בלי שיוריד. שהמשטרה, בלי להציג תעודת זהות - - - המשטרה לא תאכוף את זה בחצי שנה, לא על אלה - - - הם יונחו, הם לא מטפלים בהגבלות ההוצאה לפועל. שהמשטרה לא תהיה הדאגה שלכם, בסדר?

הקבוצה הזאת של ה-13,000, הוא לא יכול לנהוג במשך חצי שנה, נכון? אם אני מכניס את זה - - גם היום הוא לא יכול לנהוג.

אני רוצה לתת לו אפשרות, לעודד אותו. אבל יש לך בעיה טכנית איך אוכפים את זה. אז אומר לך תומר: אני מוכן ללכת לקראתם אם הם יבואו בהחלטת רשם. אף אחד לא יקבל החלטת רשם.

תומר, תשמע אותי. חבר הכנסת סעדי, ההצעה שלך - - חמד, בוא נשמע את משרד המשפטים. יש לנו 12 דקות.

אתה מציע לקבוע באופן גורף שלכל מי שצריך לחדש יהיה רישיון עכשיו לחצי שנה. נכון, זו המטרה שלנו. - - - של התחבורה כי אתה מאפשר לאנשים שאולי נהגו גם 10 שנים - - מרב,

המשפטים - - - תקשיבו, הממשלה מורכבת מכמה משרדים. משרד המשפטים הסכים בעיקרון אבל משרד התחבורה אומר: אני לא יכול לעשות את זה ולכן, כרגע אנחנו בבעיה בעניין הזה. השאלה האם יש בכל זאת איזו שהיא אפשרות טכנית שאדם יקבל - - תומר, אתה לא מתנגד? אני לא רוצה לתת 10 שנים, אני זורם אתך. ההצעה שלי לא רלוונטית. אני לא מבין את ההצעה שלו. הוא אומר: אל תסיר את המגבלה אבל אנחנו בחוק נכתוב שמותר לו לנהוג. ואז מה יקרה? חצי שנה הוא ינהג. הרי כל הבעיה שלו היא טכנית. הוא אומר לך: אם תסיר לו, זה יהיה ל-10 שנים.

לא יכול להיות שאנשים עם שלילת רישיון - - הוא לא בשלילה, הוא מחודש. למשל, בית משפט הטיל עליו שלילה, עשה תאונת דרכים ויש שלילה מבית המשפט, החוק הזה לא יחול עליו. בוודאי, רק על הוצאה לפועל. אתם רוצים ששוטר שתופס מישהו עם רישיון לא מחודש,

אני מהחוק של אוסאמה, תבדוק, תראה שאני... - - - הוא יודע כי יש חוק. אנחנו עכשיו מחוקקים חוק, החוק הזה הולך למשטרה, הולך לשר המשפטים,

רגע, בואו נשמע את חמד. - - - יש לו פתרון - - אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת: הקושי בהצעה של חבר הכנסת סעדי, יש לו פתרון אחר. תראו, בסוף בסוף, אין מחלוקת שרוצים לעזור לאנשים, אין מחלוקת שצריך לתת לנהוג חצי שנה. גם היה צד שאומר: חברים, צריכים לתת להם לנהוג חצי שנה אבל לראות ששמים עליהם את היד יום אחרי והם לא בורחים לעוד 10 שנים. כיוון שאני והמשטרה רואים אותו דבר, משטרת ישראל רואה בדיוק מה הסיבה לפסילת הרישיון. במקרה של הוצאה לפועל יש הגבלה שנקראת 979, השוטר רואה את זה. מאחר והשוטר רואה את זה, אני לא בצד של המחוקקים, יכול להיות ששווה להכניס איזה שהוא סעיף קטן,

שאומר ככה: במקרים של לחדש, רק באשר למקרים של ה"לחדש", נטפל בזה באמצעות אכיפה. אני יודע להראות למשטרה שכל מי שההגבלה שלו על הרישיון היא 979 מתאריך X ועד תאריך Y ייחשב כנהג. גם שר המשפטים אמר את זה. אם הוא עושה תאונה, אין לו ביטוח. חברת הביטוח - - - חברת הביטוח, אם יש לו ביטוח תקף. ענת, זה מה שאני אומר. זה התמריץ. אפרופו המשל של הלימון והלימונדה אני אומר לאיש הזה,

אני מציע שנכניס את הסעיף הזה, מה שאמר אפי, שכל מי שההגבלה שלו זה הסעיף הזה - - אני מסיים בארבע. מי מהמשטרה אתנו? מישהו מהמשטרה אתנו בזום? אני אענה על הסיפור של הביטוח בסוף, אני מבין שלא רוצים שיתחמקו 13,000, נכון? אמרתי לענת שמקרה של אדם כזה, שאנחנו ביצענו לגביו מה שנקרא היעדר אכיפה, זה אומר שאנחנו אפשרנו לו לנהוג. אנחנו, כרשות רישוי, אמרנו שהוא רשאי לנהוג. היה ויקרה מקרה כזה מול חברת הביטוח,

אני אקים לו את הרישיון ל-10 שנים במקום כי לא היה לו רישיון בתוקף ובזה נגמר. זה בסדר?

אנחנו מנסים לפתור את הבעיה. זה לא משהו לא בסדר כי נתנו לו לנהוג. עכשיו, האינטרס של חברת הביטוח שונה משלי. האינטרס שלהם זה כמה לא לשלם, לא כמה כן לשלם. יש הצעה יותר קלה מכל מה שאתם מדברים. אני עבדתי במשרד התחבורה. אנחנו מוציאים רישיון זמני, לכל משרד רישוי - - אבל אין זמני. אין רישיון זמני. מוציא נייר, לא מוציא נייר? הפקיד שם עליו חותמת ונותן את התאריך. אז יש לו רישיון ל-10 שנים. זה 10 שנים, חמד. רגע, שנייה. יש נציג של המשטרה על הקו, ליאור לוי? הוא לא מגיב, הוא לא מקשיב כנראה לדיון. אפרופו המשל של הלימון והלימונדה,

אני אומר שאם אנחנו ניתן עכשיו לקבוצה הזאת שינהגו ויהיה חוקי והמשטרה לא אוכפת ולא תיתן לו... זה יגיד לו: תשמע, אתה נוהג באופן חוקי שישה חודשים ותדע לך שעוד חצי שנה אתה כבר לא תהנה מזה. לך להוצאה לפועל - - אני מציע דבר אחד - - אתם בעצמכם פה,

שאף אחד מכם לא חייב, כבר מדברים על הארכה של עוד שלושה חודשים. אתה יודע מה החייבים אומרים? וואלה חצי שנה, ובעדן - - - ועוד ועוד ועוד. אתה משדר לו - - אתם יכולים לנצל את זה לאחלה מבצע. תומר, אני מזכיר לך שבמבצע שעשינו זה היה שלושה חודשים, ואז אתם באתם לפה, אתה התקשרת לשרת המשפטים איילת שקד והיא התקשרה אלי בלילה ואמרה לי: תיכנס למחרת לוועדת החוקה, הארכנו את זה בחודש. חודש ימים. תמיד אנשים מחכים. חודש ימים, מה שגבינו פי כמה מהשלושה חודשים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאפשר להשאיר את ההצעה הזאת - - אני לא מצליח לדבר. תקשיבו רגע - - תומר, פתרנו לך את הבעיה. תקשיבו לי אין לי הצעה. ההצעה הזאת, אני שומע מה שאתה אומר וכרגע אני לא מתייחס לעמדה של תומר לגבי מה שהוא מייצג, ובצדק מבחינתו. אני מתייחס כרגע ברמה הטכנית. אני ניסיתי לשאול אם נציג המשטרה אתנו על הקו, הוא כנראה לא אתנו בהקשבה. החלטה מסוג כזה צריכה לבוא לדעתי כי מה אתה אומר? אתה אומר שבן אדם נוסע עם רישיון פג תוקף. אני לא נגד זה. אם הייתי - - לא, משרד הרישוי אומר למשטרה שזה בתוקף. רגע. זה גם מעורר קושי כי יכול להיות שבן אדם לא נהג כבר שש שנים, וגם אם היו מסיימים לו את המגבלה הוא עדין היה צריך - - אמיר ליפשיץ, בבקשה, מה זה הוא מסכים? הוא זורק את הכדור גם לחברות הביטוח והוא אומר שאם תהיה לו תאונה, אני מחדש לו ל-10 שנים. חבר'ה, זה משהו קצת... אבל אדוני, עשינו את זה עכשיו. עשינו את זה בתקנות לשעת חירום וכל מי שהיה צריך לעבור קורס נהיגה מונעת כמו שאמרת, דחינו לו אוטומטית, תוך כדי פסילה, באופן אישי. דיברתי עם מנכ"ל חברות הביטוח, העברנו להם ולמשטרה עדכון והם קיבלו את זה. משטרה, בואו נשמע רגע את אמיר לשם. בבקשה. אתה שמעת את הדיון? שלום אדוני היושב-ראש, שלום חברי כנסת נכבדים, קוראים לי אמיר ליפשיץ, אני היועץ המשפטי של - - - במשטרה.

לגבי הסוגיה הזאת, אני לא יודע להתייחס מכיוון שאני לא עוסק ספציפית בנושאי תנועה. יחד עם זאת, אם אומר הנציג של משרד התחבורה שכל מה שהוא רואה וכל מה שהוא מדווח לנו אנחנו רואים ולפי זה נוכל לבצע אכיפה נכונה, לאכוף או לא לאכוף לפי המצב החוקי, אז אני מאמץ את העמדה הזאת, אני מצטרף לעמדה הזאת אם זה לא יגרום לשום תקלה בתחום האכיפה, אני לא רואה שום סיבה שנתנגד לנושא הזה. תודה רבה. אז אני מציע,

שאנחנו נצביע על זה במתכונת הזאת עם התיקונים, תהיה רוויזיה וננסח שזה יהיה מקובל על כולם. לא, הנוסח צריך להיות יותר... אז משרד המשפטים - - - אני חושב שצריך ללבן את זה טיפה יותר לעומק. זאת החלטה מהותית ויש גם עוד אנשים שלא דיברו.

עוד דקה אני עם המנהל שלי לא מתחיל בעניין הזה. יש הבדל בין עניין של הגבלה לחזקה לבין הגבלה שהיא - - - הגבלה לחזקה, זה אומר שלבן אדם יש רישיון בתוקף ברמה העקרונית - - לא, אבל דבר אחד השתנה לי, שהוא אמר שהם עשו את זה לאלה שיש להם שלילה, נהיגה מונעת - - נכון, אבל אם יש לך מישהו שגם אלמלא הייתה לו המגבלה של ההוצאה לפועל, הוא היה צריך לחדש את הרישיון כי נגיד שחלפו כבר שבע שנים מהפעם האחרונה שהוא נהג, ואתה תדרוש ממנו עכשיו, גם אם הרישיון מוסר, שיעורים וטסט ולא יודע מה. אני לא דורש שיעורים.

לא משנה, תדרוש ממנו טסט. אז עכשיו אתה אומר שהבן אדם הזה יוכל לנהוג למרות שהוא לא עשה טסט וכבר עברו שבע שנים מאז שהוא נהג בפעם האחרונה. לא, זה לא מה שאני אומר. שבע שנים לא, זה עד חמש שנים. לא, אלעזר, הוא מדבר רק על מה שכפוף להנחיות החוק.

אף אחד מחברי הכנסת פה לא אמר להעלות עבריינים לכביש. הוא אמר ככה: משרד התחבורה קבע שאחרי חמש שנים יעשה בחינה? שיעשה בחינה אבל תנו לו לנהוג אחרי הבחינה. חברים, תעצרו. אנחנו בשניות האחרונות ואוסאמה,

אם לא יהיה משהו, לעשות מחר את המשך הדיון ולסגור את העניין הזה.

נראה לי שעכשיו אלעזר הבין. בסדר, הוא הבין. אני הבנתי וגם הוא הבין. אני נועל את הישיבה ואנחנו נכנס ישיבה מחר, ישיבה קצרה. אני מציע שבינתיים יהיה גם ליבון מול המשטרה, לראות על אותו "סיסטם" שעשיתם כבר. אם היית אומר לי מהתחלה שעשיתם, לא הייתי שואל את כל השאלות ששאלתי אבל אם יש לכם כבר "סיסטם" שעובד על זה, אז אפשר לעבוד גם על הדבר הזה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:01.